יום שני בשבוע, 30 בנובמבר 2020, י"ד בכסלו התשפ"א. אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות.

הצעת תיקון הסכם בדבר מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה. מנכ"ל הביטוח הלאומי, בבקשה. מדובר בהסכם שכבר נדון כאן בוועדה בראשותך וקיבל את ברכת הדרך מהוועדה, אלא שאנחנו ביקשנו בתיאום עם משרד האוצר לאפשר לאנשים שאמורים לחזור לשוק העבודה, לא לחזור עד ה-31 בדצמבר שנה זו אלא לאפשר להם לחזור עד ה-28 בפברואר, ועדיין להיות זכאים לקבל את המענק. המענק אומר שמעבר לשכר שהם מקבלים במסגרת העבודה אליה הם חזרו, הם יקבלו תוספת מהביטוח הלאומי, שזו תוספת יחסית מהאבטלה שהייתה להם, כך שבכל מקרה שלא יהיה, במצטבר מה שהם יקבלו מהמקום אליו הם חזרו לעבוד והתוספת מהביטוח הלאומי, ייתן להם יותר ממה שהם קיבלו במסגרת דמי האבטלה. ומה האוצר אומר על זה? זה בסדר, זה מתואם עם משרד האוצר. אנחנו מבקשים גם לאפשר לאותם עובדים, מובטלים למען האמת, שיחזרו לשוק העבודה, לקבל את מלוא התקופה של הזכאות, קרי ארבעה חודשים מרגע שהם חוזרים לעבודה, גם לגבי אלה שיחזרו לקראת ה-28 בפברואר. זאת אומרת, התקופה שבה נוכל לתת להם את המענק, היא תהיה לא רק עד ה-30 באפריל אלא עד ה-30 ביוני. ומה האוצר אומר על זה? זה עוד לא תואם איתו. הם יודעים את זה, אמרתי להם את זה.

אני רציתי להרים טלפון כדי לראות מה הם אומרים. ומה האוצר אומר על זה? האוצר שומע את זה בפעם הראשונה.

זה לא נכון, טלי. אני לא מוסמכת להגיד מה השר שלי חושב על זה. אז את רוצה שאנחנו לא נצביע? אפשר לעשות כמה דקות הפסקה, אני אבדוק עם לשכת השר ונחזור. אנחנו יכולים לעבור לנושא השני של הביטוח הלאומי, דמי קבורה? לא, כי זה ב-12:15, עם מוזמנים אחרים. יש לך חמש דקות הפסקה, לדיון של חמש דקות. (הישיבה נפסקה בשעה 12:03 ונתחדשה בשעה 12:08.) צהרים טובים. אני מתכבד לחדש את ישיבת ועדת העבודה, הרווחה והבריאות, בנושא: מתן מענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה לאחר תקופת אבטלה ממושכת בשל התפרצות נגיף הקורונה. זו הזדמנות לברך את אפרת, שעוד מעט מסיימת שמונה חודשים התמחות בכנסת, אבל היא לא יודעת אם הכנסת תמשיך אז אנחנו נותנים לה לנהל את הישיבה. לפחות עד יום רביעי היא ממשיכה. עכשיו היא תנהל את הוועדה, אז אנחנו מודים לך על העבודה שעשית. אני

תודה. ההצעה המדוברת החליט האוצר יחד עם הביטוח הלאומי לתת מענקים למי שיחזור למעגל העבודה עד - - - למי שיחזור לעבודה עד ה-28 בפברואר, הוא יהיה

שר האוצר הסכים לדברי הטעם שאמר מנכ"ל הביטוח הלאומי כל הכבוד למי שהביא אותך לביטוח הלאומי.

אפשר לדעת?

רק למען הדיוק. אנחנו לא משנים את תנאי הזכאות,

לא את הכסף שאתם נותנים, כלום. אבל אם אתם רוצים לתת יותר, גם טוב.

אני חייב לציין, כבוד היושב-ראש, בוא נשים את הדברים על השולחן. הביטוח הלאומי כאן ואני לא רוצה להיעזר במילים של

אדוני, עצם העובדה שמשנים את האמירה של הממשלה לצעירים שלה, שבו בבית וקבלו דמי אבטלה - - - למה לא היית קודם כשנתנו מענקים? חוק של איתן גינזבורג, טלי פלוסקוב ומיקי לוי. אז אני מברך על זה. לא שמעתי שבירכת. אז עכשיו אני מברך. יפה.

עצם העובדה שנעים ממסלול של אבטלה למסלול של עבודה ותעסוקה ויצירה, הוא מבורך וצריך לברך על זה.

עצם זה שבן אדם קם בבוקר והולך לעבודה, ורואים בני המשפחה שהוא קם לעבודה זה גם חינוכי, גם נכון, גם לבן אדם וגם למשפחה. וגם למדינה. עזוב המדינה. לבן אדם, למשפחה שלו, שהוא יוצא לעבוד, יוצא להתפרנס, יש לו ערך. כשהוא נשאר בבית והוא לא עובד, אין לו ערך. צריך לצאת לעבודה, להתפרנס. חותם על הדברים שלך.

מה שהתיקון עושה, הוא מאריך את תקופת הזכאות למענק, במקום מה שנקבע בהסכם המקורי, שם מופיע התאריך "31 בדצמבר 2020", יבוא התאריך "28 בפברואר 2021". זה התיקון המהותי. אנחנו עכשיו נעבור להקראה ולאחר מכן להצבעה. ברשותך. גם הנושא של התקופה, עד ה-30 באפריל.

אנחנו הכנסנו את זה פנימה, אני עכשיו אקריא את זה.

אני מדלגת על כל ההתחלה, אני מגיעה למבוא. "המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד ממנו. 2. הרחבת הזכאות למענקים למובטלים בעד השתלבות בשוק התעסוקה, שלפי ההסכם העיקרי בסעיף 3 בהסכם העיקרי, במקום "31 בדצמבר 2020" יבוא "28 בפברואר 2021"." והתוספת של שפיגלר 3. "בסעיף 4(ד) במקום "30 באפריל 2021" יבוא "30 ביוני 2021". 4. יתר הוראות ההסכם העיקרי יחולו על תיקון הסכם זה." עכשיו הגיע הזמן להצביע. מי בעד ההצעה, ירים את ידו. הצבעה בעד, 7 אושר. אנחנו פה שבעה חברי כנסת, פה אחד הצביעו עבור ההחלטה הזאת. תודה רבה. הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 12:15.